בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת

על סדר-היום: הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ח-2018. היינו קודם בוועדה שניהלתי. אני רוצה להודיע לכל פקידי משרד התחבורה - לא הולכת להיות לכם הפסקה. הממשלה הולכת להיות כנראה עד נובמבר. תמשיכו לקדם חוקים טובים, וכל אלה שתפרו כבר חליפות, יצטרכו לשים אותן בנפטלין, כמו שאמרו את זה, אבל אנחנו דורשים מכם לקדם את החקיקה בנושא הקסדות, בנושאים שדיברנו קודם, ועכשיו נדבר גם על רישוי רכב, שזה בפני עצמו. ולכל אלה שחלמו דברים אחרים הלילה, אני מאחל להם המשך חלומות טובים. הממשלה תמשיך לעשות דברים טובים למען עם ישראל בכל התחומים ובכל הנושאים. אפשר להגיד לכולם לחזור - מסיבת העיתונאים נגמרה. אני רוצה לומר בפתיחה אני מבקש שתתכווננו לזה אין לנו הרבה זמן לעניין, אבל אם אני מבין נכון, הממשלה באה לבקש לדחות את זה בשנה נוספת כדי שתוכלו להשלים את העבודה. אני שואל לפני שאתם מתחילים תוך כדי זה יהיה לכם גם זמן לחשוב, האם יש אפשרות של חלקים, כלומר ללכת בשיטת הסלמי ולא בשיטה המורחבת, שאני בדרך כלל אוהב יותר,

עם הכול ביחד? אולי יש חלקים שכן מוכנים וכן יש הסכמת ממשלה וכן יש נוסח ברור שאפשר להתקדם אתו? זה רק בשביל התחלה, לתת לכם תוך כדי דיבור לחשוב גם על זה.

אבקש מעו"ד דוד תמיר לתת סקירה בפני הוועדה לגבי הסטטוס של חקיקת משנה. כפי שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, מדובר בחוק- - כן, קודם כל על מה מדובר בהצעת החוק וכו', כי אנחנו יודעים על מה, אבל כדי שאנשים שיושבים פה ואלה שצופים בנו גם יידעו. מדובר בחוק רישוי שירותים ורכב שמונה כ-250 סעיפים. בעצם הוא ריכז עד כמה שניתן את כל הצווים שהיו בתחומי הרכב השונים תחום המוסכים, תחום הייבוא, תחום השמאות, מוצרי תעבורה וכו'. בעצם עבדנו אתם, ואנחנו עובדם אתם עד עצם היום הזה. בעצם מה שהחוק אפשר, וידענו מראש שלא נספיק לבצע את כל חקיקת המשנה, כי מדובר במאות סעיפים של חקיקת משנה שנגזרים מהחוק מה שאנחנו ביקשנו, וזה מה שהופיע בחוק, שהצווים יהיו תקפים לשנתיים מאז כניסת החוק לתוקף. לא הספקנו לבצע את כל התיקונים הנדרשים חקיקת משנה שאמורה להחליף את הצווים, פרט לנושא הייבוא. שהיא גם משנה דברים. כן. פרט לנושא הייבוא, שסיימנו את הפרק של הייבוא, אבל כל הנושא של מוסכים, נושא שמאים שלא הספקנו כפי שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, זה לא רק להכין את התיקון, זה גם התייעצויות עם משרדי הממשלה השונים, משרד המשפטים וכו'. אנחנו מבחינתנו, מה שאנחנו מבקשים עכשיו זה ארכה, שנוכל להשלים את כל החקיקה לעוד כשנה הערכה. מה שרציתי לפני שנמשיך, אדוני היושב-ראש, מעו"ד דוד תמיר, שייתן סקירה קצרה, איפה אנחנו מבחינת הסטטוסים לכל פרק

חשוב לי לדעת, וזה גם ייתן לי תשובה לשאלה שלי, ואחזור עליה - האם יש פרקים, כפי שעשינו במה שכן העברנו לפני חודשיים-שלושה, פרקים שהם כן מוכנים שאפשר אולי כן היה לרוץ אתם קדימה ובמקביל להמשיך לתקן הלאה את שאר בחקיקה והצווים? בואו נשמע אותו ואז נקבל גם תשובה. בוקר טוב. עו"ד דוד תמיר, סגן בכיר ליועצת המשפטית, משרד התחבורה. ראשית, להערתו של היושב-ראש, מבחינת שיטת העבודה, כל מה שאנחנו עובדים על כל החומר במקביל,

מגיע לאישור ועדה או הולך לחתימת שר. כך עשינו עד כה. מבחינת הפרקים שבוצעו כבר, כל פרק הייבוא בחוק, למעשה כבר התקנות הן מיום תחילת החוק, בתוקף. צו הפיקוח בנושא ייבוא רכב בוטל? אכן. כחלק מהשיח שלנו עם משרד המשפטים, לקראת הגשת הצעת החוק הזו, וזו הכוונה, לבטל את כל צווי הפיקוח ברגע שנאשר את גופי התקנות. למעשה מה שנותר כרגע לביצוע, זה שני קבצי תקנות משנה של חקיקת משנה בנושא המוסכים גם בסמכות שר וגם בסמכות אישור ועדת הכלכלה. שני הקבצים בשלב סופי של אישור נוסח על-ידי משרד המשפטים. הבקשה שלכם לאורכה היא לא עליהם? גם עליהם. לכן אני שואל. אותם פרקים שאתה אומר שאוטוטו מוכנים, לא צריך שנה בשבילם. תיכנס לרזולוציות האלה. אומר לך למה זה חשוב. אני מבין שאתם לא רוצים להיכנס להתחייבויות

אבל יש דברים שאנשים מחכים לחקיקה הזאת - אם זה בנושא שמאי הרכב הציבור מפסיד עם זה. אתם עושים את החקיקה כדי לעשות דברים טובים. אז אולי תוכלו להגיד לנו שאתם מעריכים שהפרק הזה יכול תוך חודש,

הפרק ההוא תוך שלושה, ויהיו דברים שתצטרכו להשתמש כמעט בכל השנה שנתתם לנו או שניתן לכם. לפצל סעיפים. בכל מקרה, גם מה שאנחנו עכשיו מבקשים של עד שנה, אדוני היושב-ראש, מה שיהיה מוכן, נגיש את זה לשולחן הוועדה, כלומר לא הכוונה שנחכה לסוף השנה ואז נגיש הכול. רק העניין, שקשה לנו להתחייב על משהו בעוד חודשיים. קשה לי למצוא בהיסטוריה, כשנתנו אורכה מסוימת, שהממשלה לא ניצלה את זה כמעט עד תום. מבחינתנו, כפי שאמר עו"ד תמיר, כל מה שיהיה מוכן - ויש פה חלקים שהם כבר מוכנים מגישים את זה לשולחן הוועדה. אותם חלקים שכבר מוכנים - כדי שמנהלת הוועדה תוכל לשריין לכם זמן. תוכל לומר לנו מה מוכן? רק אתן לכם דוגמה לשיטת העבודה. אם אתה לוקח את הפרק של מוצרי התעבורה, למשל, שזה פרק מאוד כבד מבחינה מקצועית את צו מוצרי תעבורה, שבהתאם לחוק, השר היה אמור לקבוע סוגי מוצרי תעבורה שעליהם יחולו הוראות החוק, את צו מוצרי התעבורה ואת התקנות בסמכות שר, ברגע שהשלמנו את אישור הנוסח וסיימנו את הליכי ההיוועצות היו כאן הליכי היוועצות כבדים, גם עם שר האוצר, גם עם שר התעשייה והכלכלה זה פורסם ב-10 ביולי. (היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא, 11:14) עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו לקראת אישור נוסח של משרד המשפטים לתקנות שבאישור ועדת כלכלה, רק שיש לזכור שגם אחרי שקיבלנו את אישור הנוסח, אנחנו צריכים ללכת קודם כל לאישור ועדת אגרות במשרד האוצר כדי לאשר את פרק האגרות כל הפרקים שהם באישור ועדת כלכלה, מחייבים אישורי אגרות. לאחר שנקבל אישור ועדת אגרות, אנחנו צריכים להשלים היוועצויות עם שרי האוצר ושרי הכלכלה. לוחות זמנים יש לך? אפשר לומר שאחרי כל מה שנקרא הטיולים האלה שאתם מתכוונים לטייל בין המשרדים, לשבת ולחזור שוב? אני חושב שאם נגיד שלושה חודשים מהיום ביחס לפרקים שהם בסמכות שר, אני חושב שזו אמירה שנוכל לעמוד בה.

עדיין יש ויכוחים, אבל ברור שבנט לא מתפטר וממשיכים. ידענו שהם לא יתפטרו. נתניה הכניס להם פשוט את העצם לגרון. הם לא הצליחו לא לבלוע ולא להוציא, אז אכלו אותה.

קשור לתקנות. תוכל לחזור על רשימת הפרקים שהם בסמכות שר התחבורה, שמבחינת לוחות הזמנים שלכם, יאושרו בעוד שלושה חודשים? יש לנו קובץ אחד של חקיקת משנה בנושא המוסכים, שהוא בסמכות שר, ויש לנו קובץ אחד בנושא השמאים שהם בסמכות שר. שני הקבצים האלה, אנחנו לקראת אישור סופי של מחלקת הנוסח, ואז זה השלמת היוועצויות. אני חושב ששלושה חודשים זה פרק זמן הגיוני שיסתיים וייחתם. שלושה חודשים זה יהיה על שולחן הוועדה? זה בסמכות שר. גם תקנות שהן באישור ועדה, הן בסמכות שר. הן פשוט טעונות אישור ועדה. כל חקיקת משנה בסמכות שר. נכון, רק אנחנו עושים את החלוקה. התקנות שמחייבות להגיע לשולחן הוועדה כוללות פרקים של אגרות. לכן יש לנו מרכיב נוסף של אישור ועדת אגרות, ובהמשך גם היוועצויות, ורק אז זה מגיע לשולחן הוועדה, ואז כמובן יש הדיון המקצועי בוועדה, ואנחנו יודעים כבר שהוא מעלה ומציף סוגיות מקצועיות. את הדיון בוועדה אנחנו מכירים. אנחנו פחות מכירים מהם אותם נושאים נוספים שיועברו לוועדה. הנושאים הנוספים זה הפרק בנושא המוסכים, בנושא השמאים והתיקון בנושא תקנות בנושא מוצרי תעבורה שאנחנו צריכים להשלים. אבל אמרת שבסמכות השר חקיקת המשנה בנושא מוסכים ושמאים. מוסכים ושמאים יש פרקים כפולים. יש פרק בסמכות שר, ויש פרק באישור ועדת כלכלה. הפרק בנושא של מוצרי תעבורה צריך להגיע לאישור הוועדה, והפרק האחרון שהוא מבחינתנו נמצא בשלב הכי פחות מתקדם נכון להיום זה הפרק של תקנות ייצור רכב, שאנחנו מעבדים קובץ אחד, שאמור לצאת לשימוע ציבורי בתוך אני מעריך כחודש ימים. זה יסכם את הקבצים הגדולים, נאמר. יש לנו בדרך עוד השלמות שאנחנו צריכים לעשות השלמה של תיקון תקנות לפי סעיף 58, שהובא לשולחן הוועדה עוד במסגרת תקנות הייבוא לפני תחילת החוק, ולצערנו עד היום עוד לא הצלחנו לגבש את הנוסח ולהשלים. אוקטובר 2016 נכנס החוק לתוקף.

השאלה אם המועד שאתם מבקשים כרגע בהצעת החוק, כלומר עד אוקטובר 2019 תהיו בשלב שבו כל חקיקת המשנה הושלמה, בין אם היא טעונה אישור ועדה ובין אם לאו? כשהגשנו את זה בחודש יולי, סברנו שכן נוכל לעמוד בזה. אני חושב שהכנסת יצאה לפגרה ביולי. גם אם הצעת החוק היתה עוברת- - ההערכה שלנו היתה שנצליח במושב הזה להביא את כל הפרקים שמחכים לאישור. אני לא חושב שהוועדה קיבלה איזשהו סט של תקנות,

עוד לא אישרו את הנוסח, אז הנוסח הזה לא הגיע. אבל שוב, אמקד את השאלה אתם מבקשים פה שנה. בשנה אתם תסיימו? זה פחות משנה כבר. היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא: נכון, כי חודש כבר עבר. אבל לא היתה מניעה שבמהלך אותו חודש הם ימשיכו לעבוד על התקנות ועל חקיקת המשנה הנוספת.

11:19) אנחנו עובדים כל הזמן, למען הסר ספק. היו צריכים לפני סיום השנתיים להתחיל לעשות את זה. אני חושב שגם בהינתן לוחות הזמנים של הכנסת, אני חושב שיהיה נכון לבקש עד השלמת שנת 2019, כלומר עד סוף דצמבר 2019. תוכל להתייחס לשאלה של עו"ד עצמון שוב כדי שהיושב-ראש יוכל לשמוע את תשובתכם? במילים אחרות, האם נצטרך עוד ארכה, או בזה סיימתם את הסרט הזה? לשאלה של עו"ד עצמון, אני חושב שנכון - למעשה חודש אוקטובר יוצא תקופת חגים בדרך כלל, ועלול להגביל אותנו גם בעבודה. אני מתכוון לאפשר לנו עד סוף 2019 כדי שיהיה לנו גם אחרי החגים של 2019 את התוספת זה יוצא חודשיים שיאפשרו לנו להשלים את המטלה. אז אתם מבקשים דצמבר 2019? אני חושב שזה יהיה נכון. אומר לכם למה אני מצטרף לעניין הזה, למרות שאני ממש לא אוהב את זה. אני לא רוצה סתם להכות בכם, אבל אני חושב שזה ניצול יותר מדי של הארכות מועדים. אני בטוח, שאם הייתם יודעים שאין הארכות, זה היה נראה אחרת כנראה. אני יכול להצטרף לאוקטובר רק מסיבה אחת כי ככל הנראה, הבחירות יהיו בנובמבר. אוקטובר יהיו ועדות, לא יהיו ועדות. לכן באופן חריג אני אאמץ אני אומר את זה לא כהחלטה, אז נעגל את זה לסוף 2019, אבל מועד אחרון שמבחינתנו, מנהלת הוועדה, לא לקבל בקשה נוספת. לא יהיו ועדות שיאשרו בתקופה הזו. מה שצריך לעבור בוועדות, צריך להביא קודם. הם קוראים עיתונים, ומתי יש בחירות, ומתי אין לכנסת ועדות. לכן צריך להקדים ככל האפשר את העניין. אם הייתם שואלים אותי, אני הייתי הולך הפוך במקום אוקטובר, ללכת חודשיים קודם, ולשים לכם את הגבול הזה שם. זה מה שאני אומר אין מושב חורף בשנה הבאה. אפילו אם הממשלה תשרוד, זה בנובמבר.

אדוני היושב-ראש, יש פה נציגת משרד המשפט. היא מבינה את הדחיפות. היא נמצאת פה. נעשה את כל המאמצים להביא כמה שיותר מהר את

לפני תום השנה הזו. אעביר את זה גם למנכ"לית וגם לשר את הבקשה, כמה שיותר מהר. זה חשוב גם לנו. זה יירשם בפרוטוקול. אמרתי שנעשה את כל המאמצים, אבל לא הכול תלוי באבנר פלור. יושבת פה

היא מהנהנת בראשה. אני רוצה הצהרה שלכם לגבי הבנת הדחיפות של הדברים הללו והבטחה לנסות להביא את זה כמה שיותר מהר, הרבה לפני סיום השנה.

בהתחשב בכך שמדובר בחקיקת חירום, שהכנסת פועלת מזה זמן להביא לביטולה גם בנושאים נוספים. זו היתה אחת המטרות של חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב להחליף את צווי הפיקוח האלה. לכן נקבע מועד של שנתיים. המועד הזה לא נקבע סתם כך. אני יכולה לאשר שכל הסטים נמצאים בעבודה אינטנסיבית ובשלבים יחסית מתקדמים. לכן אני יכולה רק לאשר את מה שאנשי משרד התחבורה אמרו פה, שלפי איך שהדברים נראים כרגע, לא יצטרכו את השנה המלאה. כפי שהם אמרו, יש דברים שתלויים בהרבה מאוד גורמים. תודה.

יהודה יגן, איגוד השמאים. אנחנו מזה שנתיים מנהלים דו-שיח מול משרד התחבורה ומשרד האוצר.

שיפרקו את רשימות השמאים. סוכם שהחוזרים שהיו במשרד התחבורה עד היום יהפכו לתקנות, למיטב ידיעתי. אני יודע שאבנר עובד על זה, אבל מה שקורה בפועל, זה נמשך. אנשים מקבלים שומות לא ריאליות של רכישת חלקים באיביי או באליבאבא או בכל מיני ספקים. זה לא נמצא בתקנות. חישוב הנזק הגולמי הוא לא חישוב נזק נכון. אין רשות שמפקחת. אין שום אכיפה. יש היום תוהו ובוהו בסיטואציה הזו. הגיע הזמן שאבנר ייקח את הדברים לידיו. משרד התחבורה. לא נקרא לזה אבנר. היום זה רק אבנר, בלי לפגוע באף אחד. אנחנו השמאים לא מוכנים לדחייה של הנושא הזה. שמאי מכריע זה לא שמאי מכריע, שומות זה לא שומות, ומשרד התחבורה, לצערי, הרשות לא עושה שום דבר, והצרכנים בסופו של יום עם חיסרון כיס. הצרכנים בחיסרון כיס כתוצאה מהשומות המוטות של שמאים מסוימים, שאין בגינם בית דין, והגיע הזמן שיקימו את בית הדין לשמאים. נצרף את הבקשה הזו לבקשה שלא קשורה כרגע לדיון הזה. כן קשורה. אני מדגיש מה שהוא אמר בהתחלה

את אותם חלקים שכן קשורים, קיבלנו כבר את ההנחיה. הנושא שמר יגן מעלה, אינו כלול בסדר-היום של הוועדה היום. בבקשה. גם לכם יש פרק פה. רונן לוי, יושב-ראש איגוד המוסכים בישראל. הגשנו עמדה לוועדה. קראנו. יש כ-90 סעיפים של

ועוד 30 בסמכות השר ועוד כ-28. יש להסתכל על הכמות, ולנסות להבין, למה זה לא קרה ולמה בינתיים בשלב הזה בשנתיים כל הגדולים במשק שכבר קיבלו תקנות לטובתם שבע תקנות כבר הועברו מהר-מהר בחצי השנה הראשונה, אחרי שהחוק עבר באוקטובר 2016 - שאר התקנות, שקשורות לחיים שלנו, למוסכים, לאזרחים

ועדיין כל הזמן נמצאים בבישול. אנחנו מדברים פה על עשרות, מעל 100 תקנות שצריך להעביר. בינתיים יש דיספוזיציה בשולחן, זאת אומרת שכשאנחנו מדברים כרגע על הסדרי מוסכים, זה פעם היה 200 נוסחים

עכשיו עובדי מדינה,

יש רק שתי רשתות מוסכים שרשאיות להיות VIP והפכו להיות ספקי התביעות של עובדי המדינה הזוי, שבאה המדינה בעצמה, מקבלת הטבות משתי רשתות מוסכים, עובדי המדינה בעצמם על הגב של כלל המוסכים בישראל. בחלק מחברות הביטוח נבחרות - שרק 60 מוסכים רשאים לתקן מתוך 1,400 לתקן את התאונות בהסדרים. כל הזמן יש דיספוזיציות בשוק בשנתיים האחרונות. שורה התחתונה, שמשרד התחבורה צריך להתחייב פה שהוא יפעל לפי התקנות שאמורות להיות או יפעל לשנות אחורה את הדיספוזיציות שהיו עד עכשיו, וכל זמן שהוא עסוק בהתקנת תקנות, ייקח אחורה כל מה שנעשה עד עכשיו, וישמור על המצב שהיה טרם, בזמן שהחוק עבר- - אבנר, שתי מילים,

אענה בשתי שורות. הנושא הזה מקובל על-ידי יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת איתן כבל, מכיוון שמדובר פה לא רק על היבטים של משרד התחבורה אלא גם של שוק ההון וממונה על ההגבלים ועוד גורמים. אני מציע שנעלה את זה ליושב-ראש. זה משהו שלא מתקשר ספציפית לסדר-היום של הוועדה. זה לא קשור רק לחברות הביטוח, גם רשתות היבואנים מצומצמות. גם אמות מידה. כל מה שקשור לעסקים הקטנים כל הסיפור של עידוד עסקים קטנים עובד פה הפוך. יש פה עידוד לעסקים גדולים, ועידוד לאכזבה 500 מוסכים נסגרו השנה. יש לקחת את זה בחשבון. זמננו קצר. דיברנו על כך. נזפנו, עשינו מה שאנחנו יכולים. לגבי הנושא שהוא יותר כוללני, גם אשוחח עם יושב-ראש הוועדה איתן בעניין הזה. אני באמת אומר למשרד התחבורה אני לא רוצה ללכת עם הראש בקיר אמרתי את זה בהתחלה. לא רוצה לעצור אתכם ולא שתטיפו לנו לפי חוק, אבל אנחנו מצפים שהקצב יהיה אחר. מצפים לסדר עדיפויות גבוה מאוד, לשים את הדברים הללו. הקראה. בבקשה. רק אם אפשר לפני הקראה, אני רוצה להתייחס להערה נוספת. אנחנו הגשנו את התיקון בחודש יולי, ובשלב הזה נרצה תחילה רטרואקטיבית כדי שלא יהיה מצב של פער.

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018. תיקון סעיף 247. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016,

במקום "שנתיים" יבוא "עד יום 31.12.2019", בהתאם לדיון שקיימנו קודם. ויתוסף סעיף תחילה. סעיף התחילה יהיה מיום 18.10.18. אפשר להצביע? חבר הכנסת איתן ברושי מצביע במקום חבר הכנסת איתן כבל. אני מעלה להצבעה את הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ח-2018. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד הצעת החוק פה אחד הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018,

תודה רבה, הישיבה נעולה.